בוקר טוב לכולם,

היום כ"ח בסיון תשפ"ב, 27 ביוני 2022. נושא הדיון: מנחת מטוסים,

אני ביקרתי באתר לפני קצת יותר משבוע, ובאמת מדובר

- - - סליחה, אדוני, פה אני מחליט מי מדבר. כשאני אבקש שתדבר תדבר, לא כרגע. בינתיים יש עוד שני אנשים שידברו, אתה נדמה לי חמישי ברשימה.

והמטרה שלנו בתור מועצה אזורית זה כמובן

כיבוי אש, צניחה,

תודה רבה.

אתמול בטלפון.

אנחנו חשבנו שהסוגיה הזאת והיקף התלונות שקיבלנו מספיק חשוב כדי לסטות מזה, ואני מתנצל

חשוב להעמיד דברים על דיוקם. ב-2017, ואני מתפלא על רחל, כי היא לפחות בחלק מהזמן הייתה חלק גם מאגף התכנון

אני לא מכיר את כל הנספחים, אבל גם נספחים של רעש, רחל מכירה את זה טוב. כשזה אושר בוועדה המחוזית ב-2019 כנראה שהתוכנית עמדה בכל הדרישות שציינתי כרגע.

שאני רואה שזה מאוד קרוב לליבם של חברי אופוזיציה, מי שהביא

התפקיד שלנו זה שלושה וקטורים: אחד,

בהבונים זה לא מתאים,

מהרבה מאוד סיבות, לא - - - את

מר איזק, אני מצטער, אני נאלץ לעצור אותך. אין בעיה. השאלה האחרונה שצריכה להישאל: האם באמת לטובת כיבוי זה נדרש? ופה אני עונה על זה בשני כיוונים:

שלום לכולם,

תואר השני בתכנון ערים מהטכניון, ואני משמשת כמנהלת מחלקת תכנון ארוך טווח במועצה. יש לנו גם ממצגת, אני

תיאום התוכנית מול רמ"י והתייחסות משרד הביטחון - - - בקיצור, המועצה עמדה מול דילמה: או מנחת או שמורה,

אני מבקש שתקשיבי.

וכשאתה רוצה לקדם פרויקט אתה לא מצרף רשימה כזו, שזה בכלל לא עניינה של - - - סליחה,

את מוצאת את הנציג של רט"ג?

שגורם פרטי לכאורה מפעיל תשתית למטרות ציבוריות בעיקרן?

אני עוסקת בעניינים תכנוניים, ולא ערכתי סקר למי שייכים מתקני תשתית א', ב' או ג'.

שוב, אסיף אמר שהנושא של חיי אדם הוא ראשון במעלה. אם לצורך הצלת חיי אדם נדרש 1.8 ק"מ מצוין, אם נדרש 900 מ' גם מצוין. אין לי העדפה לאורך של

יש לך חמש דקות, זה מה שאני יכול לאשר לך. זה הרבה במונחים של הכנסת. אני אשתדל לרוץ. הצורה שבה הדברים הוצגו כאן היא מאוד מאוד מסולפת ומבלבלת אתכם, וגם השאלות ששאלו

כבר פה אתם יכולים לראות בצד שמאל את

רואים פה את ההרחבה של כל הבינוי שהוצע, את ההגבלות על הסביבה. אם אני יכול לשאול אותך בהקשר הגבלות על הסביבה, לדעתך מנחת בהיקף כזה בעצם אומר שאי-אפשר להקים שמורת טבע שתמשוך אליה ציפורים? דעתך המקצועית - - - התשובה היא

אז לתפיסתך,

אני שואל אם זו תפיסתך. זה לא

המנחת הזה קיים כבר הרבה מאוד שנים, רק ב-2019 נזכרו שב-1944 הייתה איזושהי הצפה קטנה באזור והחליטו שם לעשות תוכנית לשמורת

שאנחנו לא ניכנס אליהן כרגע; ופעילויות למצבי חירום. כל הפעילויות שמניתי הן פעילויות מסחריות.

מבחינתך? לא רק מבחינתי, מבחינת טייסת הכיבוי. אתה לא יודע שטייסת הכיבוי היא

תסתכל על סיכום התוכנית, ההליך התכנוני שני דיונים ברמה המחוזית - - - אני - - - ההליך התכנוני המתוקן - - - לא, אבל הוא גם היה עמוק וממושך ארבעה דיונים ברמה המקומית, תיאום עם בעלי הזכויות, יידוע היישובים,

עכשיו הם מופתעים. בסדר. אין לנו זמן

אנחנו בכנסת, אנחנו חוקרים הרבה תלונות. אני מבקש, קצת התייחסות. השאלה שלי: עכשיו, כשתקבל את המנחת, מה יהיה שם? התושבים רוצים לדעת איזה סוג פעילות - - - רק מה שמאושר בתוכנית. מה מאושר בתוכנית?

ושאלנו: מדוע? הוא אמר: תשאל את רט"ג. ולכן אני שואל אותך: האם הרגשתם שצריך לתקן את זה או שחשבתם שזה רעיון טוב?

הם אמרו שהם יגיעו להבנות והם יחזרו עם תוכנית חדשה, אבל כרגע אין על שולחננו שום תוכנית.

אז אם ככה, אולי אני צריך לחזור למועצה הארצית. אבל אני רוצה בכל זאת

אני מודה שקשה לי לענות על השאלה הזאת. זו שאלה שאנחנו לא שקלנו אותה ולא דנו איזה משקל לתת למנחת ביחס לשמורה. המועצה האזורית ניסתה לעצור את

מה דעתכם? הם חושבים שאולי צריכים לעצור.

את היית רוצה לחיות במושב סמוך למנחת בהיקף כזה? אני שואל,

ושוב, עדיין לא הגענו לסיטואציה

בגלל שהתוכניות נמשכו, ובעצם לא קיימנו על זה דיון. אוקיי. אז אני מבין שזה

המנחת הזה הוא אחת הדוגמאות הבודדות למנחת שהוקם בצורה הכי מסודרת והכי חוקית מכל ההיבטים קרקע שהוקצתה על ידי רשות מקרקעי ישראל, ייעוד הקרקע הוא מנחת, יש לזה תב"ע מאושרת, כל תהליכי התכנון עברו את כל התהליכים המסודרים. ובסופו של דבר, אני לא אחזור על דברים שנאמרו פה, יש פה תב"ע מאושרת למסלול, שהוא אומנם

עכשיו, לא רק שהם צריכים, הם גם הוכיחו שהם השתמשו במנחת הזה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. וככל שיהיו להם יותר תשתיות סביב האזורים המועדים לשריפות,

וגם בנוסף לזה, הם מתכוונים להפסיק שימוש עתידי במטוסים מחו"ל לגמרי. התשובה היא: יש לנו אחד מחילות האוויר הטובים והמתקדמים בעולם, אין סיבה

רכבת ישראל מקימה פרויקט לאומי שנקרא פרויקט החשמול. כולם מכירים אותו, מי שנוסע ברכבת רואה את זה. פרויקט מבורך.

גם לטובת הציבור, להפחתת הזיהום וכו' וכו',

לרכבת אין בכלל עניין - - - כמה - - - סליחה, בסדר. אני קודם כול מודה לך. אני מברך על יוזמת החשמול, ואתה בוודאי לא אחראי לאורך המסלול. רק שאלה: למה אתם בונים בלי היתר בנייה? למה אתם ממשיכים כשאתם יודעים שאין היתר בנייה? אני חייבת שאלה אחת: מ-2004 המנחת הקיים שאתם מדברים, שצריך לעשות לו זמני ולהחליף אותו, מסומן להריסה. אין מנחת זמני. אני אענה לך. אני מ-2004 לא הייתי ברכבת. וגם ב-2017. אני ארשה לשתי השאלות, אבל תנסה לתת תשובות קצרות, כי אנחנו - - - לגבי ההיתר אנחנו עובדים בהתאם לחוק. כל מקום שבו נדרש היתר אנחנו פועלים על פי היתר, איפה שלא נדרש היתר אנחנו עובדים בלי היתר. העבודות המבוצעות כיום מבוצעות לפי סעיף 31 לחוק התכנון והבנייה, שזה עבודות פטורות מהיתר. זה לפיתוח חצרות.

כל הדבר הזה מבוצע בשיתוף פעולה מלא מול המועצה - - - זאת הבעיה. אני לא יודע להתייחס לזה, אני מתנצל.

אתם גם בונים מחוץ לשטח התב"ע - - - 130 מ'. אני מבקש מגב' אילה גלדמן. תציגי את תפקידך במסגרת אגף התכנון, והאם המשרד להגנת הסביבה היה מעורב בסוגיה הזאת? האם אתם חושבים שזה לטובת הסביבה של חוף הכרמל, שיהיה מסלול כזה ארוך? ובעיקר, מה עם קידום שמורת הטבע, לאור הצפיפות הגוברת והביקושים הגדלים לנופש ופנאי בכלל במדינת ישראל?

אני ראש אגף תכנון במשרד להגנת הסביבה. לאורך כל קידום התוכניות של השדה הזה אנחנו לא חשבנו שנכון להגדיל את השימושים בו. בהחלט קיים קונפליקט בין ערכיות השטח מסביב לבין גידול והרחבת השימושים הקיימים בשדה, וזה בהחלט השפיע גם על אופן של קידום השדה. אנחנו עובדים במסגרת חוק התכנון והבנייה, ברגע שמאושרות תוכניות אנחנו מחויבים להתייחס אליהן, אי-אפשר להתעלם מתוכניות. אז ברגע שמתקבלות החלטות תכנוניות אנחנו מחויבים אליהן. ניר אנגרט שהציג קודם הציג גם את המורכבות של התוכנית של השמורה שמקודמת, שנאלצה להתייחס לעובדה שיש תוכנית מאושרת לשדה, והשמורה הייתה חייבת להתייחס לזה. העמדה שלנו ידועה,

נציגה שלנו ישבה בוועדת העורכים של תמ"א 15/2 או תיקון 13 לתמ"א 1, אותה תוכנית. ואנחנו חושבים שיש פה איזה ראייה שביחס לכלל צרכי מדינת ישראל ניתן פה מקום עודף לתעופה האווירית. אז מבחינת משרד, הייתם שמחים שבסופו של דבר 1,000 מ' נוסף ייהרס, ונחזיר את המנחת לממדיו - - - אני אזהר פה, כי אני לא מכירה לעומק את התוכנית הזאת. אני לא ליוויתי אותה באופן אישי, אז אני רוצה להיזהר במה שאני אומרת. אבל בגדול אנחנו לא חושבים שיש מקום, ואת העמדות האלה גם אמרנו בחוות הדעת שלנו לתוכנית, וגם ציטטת סעיפים מאוד ספציפיים מחוות הדעת שלנו, אבל חוות הדעת שלנו לתוכנית אמרה שאנחנו לא חושבים שיש מקום להרחיב את השימושים מעבר לשימושים התיירותיים, ולשרת את השימושים הקיימים עצמם, ללא תוספת זכויות בנייה מעבר לצורך הזה. זה גם עולה בתוספת, אם לא היו חייבים להאריך את המסלול אז גם לא חייבים, אבל לא התייחסנו לזה באופן פרטני בחוות הדעת. אתם בירכתם על התוכנית. ואני אעביר את חוות הדעת. סליחה, היא לא הפריעה לך. היא יודעת מה עמדת המשרד להגנת הסביבה ולא אתה,

כשאנחנו נמצאים בתוך מה שנקרא המשחק של ההליך התכנוני יש עמדה עקרונית ראשונית. ואז ברגע שיש החלטה שהתוכנית כן מתקדמת אנחנו מנסים להשפיע ככל הניתן על צמצום ההשפעות הסביבתיות של התוכנית. זאת אומרת, שיש הבדל בין חלופת אפס, האם התוכנית בכלל תקודם או לא תקודם? ואז כשהיא מקודמת, מה אנחנו אומרים לגבי אופן הקידום שלה? ובסוף בהינתן כל הפשרות - - - זה לא קרה. סליחה, אדוני. את לא צריכה להשיב לו, את צריכה להשיב לי. אני שואל: האם מהמשרד להגנת הסביבה חושב - - - חושב שאין צורך להוסיף עוד שימושים. ומה פיזית? יש לנו עכשיו משהו שהוא למעלה מפי שתיים מהמנחת הנוכחי. יותר. כן, יותר מפי שתיים. ושמעתם את השאיפות של - - - כל מה שמגביל את האפשרות לקדם ולחזק את השמורות שם ואת המלחות שם ואת כל הדברים שניר דיבר עליהם, אנחנו חושבים שזו מערכת איזונים לא מדויקת. ביחס לסביבה הדברים ברורים. השאלה האם את מכירה שיש חוות דעת לגבי בריאות הציבור, ההשפעה של הגדלת התעבורה לשימושים נוספים על התושבים שגרים בסמיכות למנחת הזה, חלק מהתסקיר הסביבתי. כשאנחנו בדקנו את המסמך הוא התייחס לשימושים המותרים בתוכנית. כל שימוש נוסף וכל פעילות נוספת תצטרך להיבדק, כרגע לא ניתן. כל שימוש נוסף יבדוק את המשמעויות האלה, במיוחד כשנוגע לתעופה המדובר ברעש.

ובוודאי הדברים ייבדקו. כרגע יש מגבלות על התוכנית. אז מה שמותר נבדק. זה נבדק במסגרת התוכנית, ועל זה המשרד מברך שזה נעשה. המשרד יודע לברך בחלקים גם. זה לא שחור או לבן. לא, החיים הם מאוד מורכבים. ובהקשר של כל שדה תעופה, תמיד הבסיס הוא בדיקת המשמעויות של הרעש. זה הדבר הראשון כשנכנסים לבחינה של מיקום של שדה, של הרחבה של שדה. אנחנו עוד שבוע הבא נחגוג יום שלם על דיונים על הרחבה של נתב"ג. זו הסוגיה המרכזית קודם כול בשדות תעופה. האם מישהו הגיע לדיון ולא הספיק לדבר? יש פה נציגים של משרד הביטחון? המשרד לביטחון הפנים? הוזמנו אבל - - - הוזמנו. ניגש לסיכום. יש את האישורים של המשרד לביטחון הפנים ושל רשות הכבאות, אם אתם רוצים לראות.

אני מבין שבאת לדיון השני, אנחנו פשוט חייבים לקצר פה. הערה על הדבר האחרון שהוזכר, פשוט לא בוחנים את ההשלכות הבריאותיות באופן כללי במדינת ישראל. לא עושים את הסקירה - - - לא בוחנים את ההשלכות הבריאותיות, ואנחנו לא יכולים לדעת מה ההשפעות הבריאותיות על האוכלוסיה שגרה באותו אזור. אתה יכול בבקשה להגדיר מה זה השפעה בריאותית? אני חושב שהאמירה נאמרה, היא נכונה. טוב, יש לי בטן מלאה בסוגיה, הגשתי חוק בנושא. אבל אנחנו ניגש לסיכום. קודם כול אני מבקש להודות לכולם שהגיעו ועזרו לנו להבין את השתלשלות העניינים. הוועדה מברכת על ההחלטה בתוך המועצה האזורית חוף כרמל להחזיר את היוזמה של הקמת שמורת טבע מליחה. מדינת ישראל היא מדינה צפופה, והולכת להיות יותר צפופה. הציבור משווע לשטחים שאפשר לטייל בהם וליהנות מהטבע. והוועדה מברכת על ההחלטה של שיתוף הפעולה בין רט"ג לבין המועצה האזורית כדי להחזיר את הדבר. הוועדה עדיין לא קיבלה תשובה ברורה בקשר לנחיצות של המנחת לצורך כיבוי, כאשר שמענו דעות מאוד ברורות שהיום אנחנו יכולים להסתמך על המתקנים של חיל האוויר וכו'. ולכן הוועדה מבקשת תוך שבועיים מהשר לביטחון הפנים או מי שיונחה לכך, לתת לנו חוות דעת מפורטת בקשר ליכולת של מדינת ישראל לענות על הסיכון של שריפות באזור הכרמל עם התשתית הקיימת, ואם היא באמת צריכה עוד מסלול בהיקף שכזה. זה דבר אחד. דבר שני, מעולם לא התקיים דיון ציבורי משמעותי האם אנחנו רוצים באמת לבטל שמורות שימשכו ציפורים לעומת החשיבות של שדה תעופה? אני חושב שזו שאלה לגיטימית. אני רואה את התועלת וההנאה של ציבור מסוים שרוצה ללמוד צניחה ולנצל את התשתית. יש גם ציבור אחר שרוצה השאלה אם אפשר לדון ביחד. שמענו מהיזם שזה לא ניתן. ואני חושב שהוועדה קוראת למועצה הארצית או לגורם אחר שעוסק בתכנון לעשות את האיזון הזה. הוועדה מחוזית פה הודיעה שהיא לא רוצה לעשות את זה, לכן אני מפנה את זה למועצה הארצית, כי באמת זו סוגיה ארצית. שטחי מועצת חוף הכרמל אלה שטחים בעלי חשיבות לאומית. הנקודה האחרונה, אני רוצה לחזור לנקודה שמעלה חברי יוראי להב הרצנו, בסך הכול יש לנו מצב שמדינת ישראל, משלמי המסים, הגדילו מאוד את הערך של מנחת פרטי של אדם. אנחנו לא ראינו את פרטי ההתקשרות, אבל ממה שאנחנו מבינים ההשתתפות של היזם הפרטי היא מזערית יחסית לעלות הכוללת של הפרויקט. ולכן היינו רוצים לשמוע תשובה מרשות התעופה האזרחית או אפילו ממשרד האוצר - - - אנחנו לא צד לעניין. אתם לא צד לעניין. אז אנחנו נצטרך לחשוב, מי מאשר אני מניח שאולי משרד האוצר שמאשר עסקה כזו, ומה אפשר לצפות שהציבור יקבל חזרה. אני רוצה לסכם בזה שלא באנו פה באמת לשפוט אף אחד וכו'. בסך הכול אני חושב שהאינטרס של הוועדה הזאת הוא לתת מענה לאותו ציבור שחי באזור ונהנה מאיכות חיים מאוד גבוהה, וציבור גדול מאוד שמבקר באזור ולא רוצה שייפגע. ואני מקווה שהדיון והתשובות שנקבל בהמשך יעזרו לנו לעשות זאת. גם אם נהיה בפגרת בחירות אפשר לדרוש את התשובות, ואנחנו נשמח לקבל אותן. ואני גם אשמח, המשרד להגנת הסביבה, קצת שתחדדו את עמדתכם בקשר למה החזון שלכם לאזור, והאם אפשר באמת לשחרר עם המלצה שלכם את הקילומטר הנוסף שנבנה עכשיו באופן זמני, ולחזור לממדים הנוכחיים שהם כנראה איזשהו שיווי משקל סביר? אני מודה לכל אחד שהגיע ולסבלנות שגיליתם. אני חושב שזה היה דיון מועיל. בזה אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה

10:38.